צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום שני, ט"ו בחשוון התשפ"א, 2 בנובמבר 2020. על סדר-היום שתי בקשות.

מונחת בפנינו בקשה של יושב-ראש הכנסת להאריך את כהונתו של קצין הכנסת אחרי שתי תקופות כהונה. הבקשה נשלחה אליכם בווטסאפ. נבקש ממנכ"ל הכנסת לפרט את הבקשה. בבקשה, אדוני. שלום לכולם. הבקשה להאריך את הכהונה של קצין הכנסת בעוד שנה טמונה בכך שקצין הכנסת מונה כממונה על היערכות הכנסת ועל השתלטות הכנסת על נגיף הקורונה מתחילת ההתמודדות שלנו. הוא מנהל את זה כמובן, בכפוף להוראות שלנו, בצורה מאוד טובה ואנחנו רואים את התוצאות בפועל. לאור המצב ולאור המשך המגפה, אנחנו חושבים שזה נכון וראוי, והוא גם אישר לנו שהוא מוכן להמשיך את העשייה הזאת בתקופה הזו, ולכן הבקשה שלנו היא להאריך לו בשנה נוספת אחת. זה בהתאם לסעיף 8 לחוק. חוק משכן הכנסת קובע בסעיף 8א כי יושב-ראש הכנסת, בהתייעצות עם הסגנים ובאישורה של ועדת הכנסת, ימנה את קצין הכנסת. זה הסעיף שמדבר על קצין הכנסת, ואחר כך יש פה את הפירוט על מה ימונה הקצין ומה תפקידיו. זה הסעיף המשפטי. לא ציינתי שהיושב-ראש קיים ישיבת התייעצות וקיבל את האישור של הסגנים לבקשה. אני מציין לפרוטוקול. בבקשה, חבר הכנסת עמאר. אני מאמץ את הדברים שלך. דיבר אתי יושב-ראש הכנסת על הנושא. אנחנו בתקופה מאוד קשה וחשוב מאוד שקצין הכנסת ימשיך בתפקידו, כאיש מקצוע. הוא מוביל את המהלכים בכנסת בצורה מקצועית ביותר. בתקופה כזאת אין מקום להכניס מישהו חדש שיתחיל ללמוד את כל הדברים, ולכן אני תומך בהצעה. אמרתי את זה גם בישיבת הנשיאות, כשהייתה התייעצות עם הנשיאות. אמרתי שאין מקום להחליף את קצין הכנסת, צריך לתמוך ולאשר לו את תקופת השנה הזאת, וגם כאן אתמוך בנושא הזה.

חברת הכנסת פלוסקוב, ואחריה חבר הכנסת דיין.

אני רוצה לציין את העבודה של קצין הכנסת בתקופה כל כך מאתגרת. אני חושבת שהוא עושה את העבודה בצורה מצוינת וזה לא הזמן לשנות ולהחליף, ולכן ההחלטה היא נכונה בנקודת הזמן הזאת וכמובן שנתמוך בה.

חבר הכנסת עוזי דיין, בבקשה. אני תומך מאותן סיבות. אני מציע רק שנזכור שזה בכל זאת דבר מיוחד ולא דבר לעשות אותו דרך קבע.

צריך לזכור שכהונתו של קצין הכנסת קצובה לחמש שנים, היא הוארכה בעוד חמש שנים כלומר הוא מכהן כבר עשר שנים ועכשיו אנחנו - - - היא לא קצובה בחוק. הוא מונה לחמש שנים, והוארך לו לחמש שנים. בעבר זה היה מינוי שלא מוגבל בזמן. הוא מכהן עשר שנים שתי כהונות של חמש שנים כל אחת, ועכשיו מבקשים עוד שנה.

אבל זו תקופה מיוחדת,

בוודאי, אני תומך. חבר הכנסת בועז טופורבסקי,

זה הזמן גם לברך אותך על הפיכתך לאב בפעם השלישית. מזל טוב, מזל טוב. כן ירבו אבות צעירים כמוך.

מעריכים את קצין הכנסת,

את בקשת יושב-ראש הכנסת, המנכ"ל והחלטת הנשיאות. אני רק רוצה לדעת מה יקרה בעוד שנה, כשתיגמר ההארכה של השנה.

כולנו מקווים שנהיה בסיטואציה אחרת עם הנגיף, בהתמודדות או עם החיסון שצפוי להגיע אלינו. כרגע אנחנו חושבים שלאור התוצאות ואני מדבר על עובדות בשטח, אתם חשים בזה לא נכון להחליף את מי שממונה על ביצוע מגבלות הקורונה. אני משער לעצמי שככל שהדבר יקבל תפנית היושב-ראש ייצא לאיתור מסודר של התפקיד. או לבחירה מתוך המשמר. לאיתור, מתוך המשמר או מחוץ למשמר. בהחלט. חבר הכנסת הלוי, בבקשה. אין לי כל כך מה לתרום לדיון, מעבר לנסיבות המיוחדות שהוזכרו

הממשק שלי עם קצין הכנסת הוא ממשק מאוד חיובי, אבל מאוד קצר. אני סומך מאוד על יושב-ראש הכנסת,

וגם על מנכ"ל הכנסת. שיקול דעתכם הוא מההכרות האישית, ובעניינים של מינויים ההכרות האישית היא המכרעת. אם אתם סומכים את ידיכם שבנסיבות האלה קצין הכנסת, יהיה טוב שימשיך ברור שהנסיבות מיוחדות

לתומכים ומקווה שתהיה כאן שנה בטוחה. חבר הכנסת מלכיאלי, ואחריו פינדרוס. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני המנכ"ל. בשונה מכל חבריי, שאמרו שצריך להאריך את כהונתו את קצין הכנסת בגלל שהמצב מחייב, אני חושב שבלי קשר לזה צריך להאריך את כהונתו. אני חושב שיוסי גריף הוא אחד מעובדי הכנסת המצוינים שאהוב על כולם, וגם בשעות הקטנות של הלילה הוא תמיד זמין, תמיד בדרכי נועם. וכמה שאנחנו מטרידים אותו בהרבה פניות, אני נענים בדרכי נועם ובסבלנות. אני חושב שזאת ברכה לכנסת שיוסי ימשיך, לא רק לשנה אלא לעוד הרבה שנים. אני חושב שהוא עושה את העבודה הכי טוב שיש.

אנחנו סומכים על מה שהיושב-ראש והמנכ"ל הביאו לכאן. ואסיים במזל טוב לבועז,

יצחק פינדרוס, בבקשה. אתחיל עם מזל טוב לבועז. איתן, מדברים על קצין הכנסת אני לא נמצא הרבה זמן בכנסת, מלכיאלי יותר ותיק ממני, אין הרבה עובדים בכנסת שמקיר לקיר כולם מרגישים שמקבלים ממנו שירות 24 שעות, מתי שצריך. בשבת לא ניסיתי אף פעם, אבל 24 שעות שישה ימים כן. מתי שצריך, מה שצריך. עובד כזה, כשהעסק נוסע, צריך לדאוג שימשיך לנסוע, וכמה שיותר. אני מסכים עם מלכיאלי: לא רק בגלל הנגיף, אני חושב שבאופן אובייקטיבי, אין הרבה עובדים שאני מכיר בכנסת שמקיר לקיר כולם מרגישים ממש בנוח ומרוצים, כל עובדי הכנסת טובים, אבל כזאת רמה, שכולם מרגישים בנוח איתו. אני חושב שטוב מאוד עושים שמאריכים את הכהונה.

עוד מישהו רוצה לדבר? לא, אז נעבור להצבעה. מי בעד אישור בקשתו של יושב-ראש הכנסת להארכת כהונתו של קצין הכנסת, ניצב יוסף גריף? הצבעה בעד, 8 נגד, אין נמנעים, אין הבקשה אושרה. בעד שמונה.

החליטה ועדת הכנסת לאשר את בקשתו של יושב-ראש הכנסת להאריך את כהונתו של קצין הכנסת,

יוסף גריף. ניצב גריף, שלום אדוני, ברוך בואך בצל קורתנו הצנועה. אנחנו שמחים להודיעך כי ועדת הכנסת אישרה פה אחד את בקשתו של יושב-ראש הכנסת להאריך את כהונתך כקצין הכנסת לשנה נוספת, לאור הפעילות הטובה. כל הדברים שנאמרו פה מתועדים לעולמי עד בדברי ימיה של הכנסת. אני חושב שכולם פה מעריכים את עבודתך הנאמנה והמסורה, גם ברמה הביטחונית, גם ברמה הבריאותית, בטח בתקופה המאתגרת הזאת, שאנחנו חווים גם התמודדות עם נגיף הקורונה, גם הפגנות דמוקרטיות לא מעטות מסביב למשכן הכנסת. הכנסת ידעה ימים סוערים, אנחנו יודעים ימים סוערים גם בעת הזאת. על הנהגתך והובלתך את משמר הכנסת ואת כל עובדי הביטחון, אנחנו רוצים להוקיר ולהודות לך על העבודה הטובה,

גם ליושב-ראש הכנסת על כך שהציע להאריך את כהונתך. נאחל לך קצת פחות עבודה, אבל ככל שתהיה, שתמשיך להיות עבודה טובה. אני גם חושב שהמסר הזה, שאדם שצמח מתוך הארגון, מקרב עובדי הכנסת, הוא מסר חשוב גם לעובדים. בהצלחה רבה, אדוני. אם אתה רוצה לומר משהו, בבקשה. אני יכול להגיד שגם אחרי עשר שנות שירות בתפקיד קצין הכנסת זה עדיין מרגש, גם אם זה שנה, אני מאוד מאוד שמח. כשהיושב-ראש הציע לי להמשיך מאוד שמחתי. אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת יריב לוין על התמיכה, על האמון שהוא נותן בי ובכל המערכת שנקראת יחידת משמר הכנסת. אני רוצה להודות לך, יושב-ראש הוועדה, אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת, שיש בינינו עבודה ושיתוף פעולה פורה. אני רוצה להודות למנכ"ל הכנסת סמי בקלש ולכל העובדים שנמצאים סביבי ועוזרים לי. זה לא אני לבד, לולא כל העזרה של כל העובדים לא הייתי מצליח כמו שהיום אני מצליח אני חושב שאנחנו מצליחים. אני מקווה שנמשיך לעשות מה שנדרש לעשות, ולעשות הכול כדי שהכנסת תחזור לפעילות מלאה כמה שאפשר, עם כל הסיטואציה שכל המדינה נמצאת בה. אני רק רוצה לציין עובדה אחת, שאני לא בטוח שכולם יודעים. אני לא אוהב לשמוע שאומרים שהכנסת היא מדגרה של קורונה. עובדתית, היו בסך הכול אני אומר בסך הכול, למרות שגם זה לא היה צריך לקרות, שבעה מקרים של שרשרת הדבקה. היו בין 70 ל-80 מאומתים שהגיעו לכנסת. זה מראה על שמירה על ההנחיות, של חברי הכנסת וכל העובדים מרחק ומסכות. שנמשיך ככה, נשמור על ההנחיות ושהכנסת תמשיך לעשות את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר.

מודה לכולם, זה לא מובן מאליו, ונמשיך לעשות כל מה שנדרש.

אני רוצה לציין, כי זה חשוב דווקא בהקשר הזה שציינת, שלא מובן מאליו שהפרלמנט, שכנסת ישראל ממשיכה לעבוד בתקופה כזאת. ראינו מה קרה בפרלמנטים אחרים בעולם, איך סגרו שעריהם, איך צמצמו את הגעתם על נבחרי הציבור. גם כאן נשקלה האפשרות הזאת, אבל במחשבה רבה ובשכל רב ובתושייה ידעו עובדי הכנסת, בהובלתו של קצין הכנסת, יחד עם המנכ"ל הנוכחי והקודם, בסיוע היועץ המשפטי ומזכירת הכנסת, לפעול בצורה נכונה כדי שהפרלמנט הישראלי ימשיך לתפקד על אף המגבלות הקשות, ואנחנו כל יום חווים אותן בצמצום מבקרים, בכל מיני אלמנטים מוחשיים. הפרלמנט ממשיך לעבוד, זה הלב הפועם של הדמוקרטיה, ביטוי של רצון העם הדמוקרטי, וזה שהוא ממשיך לעבוד, על כל המגבלות והקשיים אפילו ההשבעה הייתה בצל הקורונה. זה נראה לפני יובלות, אבל זה קרה רק בחודש מרץ. המשכנו לעבוד, המשכתם לקיים את עבודתו של הבית הזה, של המוסד החשוב הזה המוסד הכי חשוב במדינת ישראל, ועל כך אני מודה לכולכם, ולך בפרט, אדוני. תודה רבה מקרב לב. ברשותכם, נעבור לסעיף הבא על

בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת למיזוג הצעות חוק: הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש), מ/1368 הממשלתית, וההצעות הפרטיות 1764, 1928 ו-2022. תציג את זה הסגנית מספר אחת של יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, חברת הכנסת טלי פלוסקוב.

הכבוד הוא שלי להיות בוועדה הזאת. מדובר בהצעות חוק פרטיות, שמדברות על המתווה של פיצוי על ימי הבידוד. ברור שההצעות ימוזגו להצעת החוק הממשלתית ברגע שנמצא את המתווה הנכון עבור העובדים והמעסיקים. לכן אנחנו מבקשים את אישורכם. חברים, התייחסות?

נעבור להצבעה. מי בעד מיזוג הצעות החוק? הצבעה בעד, 6 נגד, אין נמנעים, אין הבקשה אושרה.

אני מודה לחברים ונועל את הישיבה. תודה רבה לכולם.

ננעלה בשעה 12:47.